בוקר טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ועדת הכלכלה בנושא טיוטת תקנות שירותי תיירות (מורי דרך) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2021, והצעת תקנות שירותי תיירות (מורי דרך) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021. בישראל ישנם כיום כ-8,300 בעלי רישיון הוראת דרך. במסגרת תנאי הרישיון, מורה דרך נדרש לחדש את רישיונו אחת לשנתיים, בסוף שנה קלנדרית בכפוף לתשלום אגרה דו שנתית והוכחת ביצוע שתי השתלמויות מקצועיות שנערכו במהלך השנתיים שקדמו לחידוש. גובה האגרה נקבע אחת לשנתיים על ידי משרד האוצר ועומד היום על 267 שקלים עבור השנים 2021 ו-2022. באמצע חודש דצמבר 2019 כמו שכולנו יודעים, החלה התפרצות של הקורונה. מאז גם במדינות העולם וגם במדינת ישראל כמובן המגפה בעיצומה. במסגרת ההתמודדות של מדינת ישראל עם הנגיף, חלק מהפעולות הראשונות שננקטו היו סגירת השמיים ואיסור כניסת תיירים ארצה. הסגירה הזו כמובן פוגעת אנושות באלו שפרנסתם מתבססת בעיקר על תיירות נכנסת וביניהם מורי הדרך כמובן. הפגיעה הכלכלית במורי הדרך החלה כבר בפברואר 2020. למעשה השביתה את עבודת מורי הדרך שעוסקים בתחום התיירות הנכנסת בשנת 2020 וברוב שנת 2021. לצערי המגפה העולמית צפויה להימשך לפחות עד סוף 2022. דבר זה מטיל ספק רב את חזרת התיירות לקדמותה בזמן הקרוב ומציב באי ודאות את עבודתם של מורי הדרך גם בשנת 2022. לאורך תקופת המשבר פעל משרד התיירות והאוצר במספר מישורים כדי לסייע למורי הדרך, בין היתר באמצעות מימון סיורים חינמיים לקהל הרחב, הדרכת מורי הדרך. ניסו לעודד חזרת תיירים לארץ. במהלך שנת 2021 נכנסו 11,000 תיירים בלבד ב-500 קבוצות, מספר זעום לעומת מספר התיירים שנכנסו ב-2019, שעמד על כ-4.5 מיליון תיירים. המתווים האלה שאפשרו כניסת תיירים בוטלו לאחרונה שוב, לצערי הרב אני חייבת לומר, בעקבות התפרצות זן הקורונה של האומיקרון. זה הוביל שוב להטלת הגבלות, בין היתר כניסת תיירים לגבולות הארץ. מצב דברים זה מציב שוב את מורי הדרך העוסקים בתיירות נכנסת בחוסר ודאות גדול ולא ברור מתי וכיצד יוכלו לשוב לעבודתם כימי השגרה. כדי לסייע למורי הדרך, בדצמבר 2020 תוקנו התקנות וניתן פטור למורי הדרך שהיו בעלי רישיון תקף באותה עת, מתשלום מחצית אגרת הרישוי לשנים 2021 ו-2022, ונקבע כי יתרתה ישולמו בסוף שנת 2021. כעת, במצב היום בו לא מתאפשרת כניסת תיירים לגבולות הארץ עקב ההגבלות שהוטלו כתוצאה מהתפרצות זן האומיקרון, מורי הדרך, בעיקר אלה שעוסקים בתיירות נכנסת לא מסוגלים להתפרנס מהמקצוע ונדרש להעניק להם סיוע נוסף, לכן על מנת להקל על מורי הדרך מוצע לתת למורי הדרך בעלי רישיון בתוקף פטור מאגרה גם לשנת 2022. חשוב לי להבהיר שבתיקון שמתבקש כעת, שתיכף נציגי משרד התיירות יסבירו, מורי הדרך, הרישיון שלך יוארך ולא יחודש, זאת לאור העובדה כי הרישיון מחודש אחת לשנתיים, וכעת עם תחילת 2022 תחל שנתו השנייה. מצב דברים זה שונה מתיקון התקנות הקודם שהתקבל בדצמבר 2020, אז החלה תקופת רישיון של שנתיים ולא דובר על אמצע תקופת הרישיון. עוד נקודה שחשוב להבהיר, שבמהלך 2021 כ-800 מורי דרך חדשים ומורי דרך שחידשו את הרישיון שלהם ב-2021 שילמו את אגרת הרישוי עד סוף 2022 ועל מנת לשמור על שוויון, כל מורה דרך ששילם את האגרה ורישיונו יהיה בתוקף בתיקון התקנות, יהיה זכאי לפטור למבוקש במסגרת התיקון. אני אבקש כרגע מנציגי משרד התיירות להסביר את התקנות, את שני הסטים. אחר כך אנחנו נעבור להקראה. נשמע את מי שביקש כמובן זכות דיבור ואז נעבור להצבעה. בקשה, משרד התיירות. תודה. קרן גולדמן, מנהלת אגף הכשרה מקצועית במשרד התיירות. כפי שאמרת, הרעיון שהיה בבסיס הבקשה לתיקון התקנות הוא היה להתחשב במורי הדרך שהפרנסה שלהם נפגעה ולהאריך את תוקף הרישיון שלהם עד לסוף שנת 2022, ובעצם לפטור אותם מהחלק השני של תשלום האגרה בגין 133.5 שקלים. נעבור להקראה ואז ניתן כמובן זכות דיבור לנציגים שנמצאים איתנו. זה כל העניין?

אנחנו רק באים פה לעזור ולפטור מאגרה גם ל-2022. זה כרגע הדיון היום. אוקיי. אני מאמינה שיהיו בהמשך כמובן דיונים במשרדי הממשלה, איך לעזור. כרגע אנחנו מתמקדים רק בנושא של התקנות. חוסכים להם 133 שקלים. לא, פוטרים אותם קודם כל מהאגרה.

זה לא קשור לשאר המתווים. זה המתווה היום של התקנות. בקשה, בואו נעבור להקראה. אני אתחיל בהקראה של התיקון העיקרי. טיוטת תקנות שירותי תיירות (מורי דרך) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(1) ו-(5) ו-11(א) לחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976 (להלן-החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב רבתי לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: בתקנות אלה "הממונה" כהגדרתו בתקנות שירותי תיירות (מורי דרך); "רישיון מורה דרך" רישיון כהגדרתו בתקנות שירותי תיירות (מורי דרך); "תקנות שירותי תיירות (מורי דרך)" תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ"ז-1967. (א) על אף האמור בתקנות 10 ו-12 לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך), רישיון מורה דרך אשר תקופת תוקפו מסתיימת ביום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021), יוארך לתקופה שתחילתה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) וסיומה ביום ז' בטבת התשפ"ג, (31 בדצמבר 2022) (להלן, תקופת ההארכה), ויראו אותו לכל דבר וענייןכאילו עמד בתוקף גם בתקופת ההארכה, אלא אם כן לפני תום תקופת ההארכה הותלה או בוטל. (ב) על אף האמור בתקנה 12 לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך), בעל רישיון מורה דרך אשר רישיונו הוארך לפי תקנת משנה (א), אינו חייב בתשלום אגרה כאמור באותה תקנה. (ג) בעל רישיון מורה דרך שבשנת 2021 קיבל את רישיונו לראשונה או חידשו שלא בדרך של חידוש לפי תקנה (2) לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך) (הוראת שעה), התשפ"א-2020, זכאי להחזר אגרה ששילם לפי תקנה 12 לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך) בעד שנת 2022. תחילתן של תקנות אלו ביום כ"ח בטבת התשפ"ב, 1 בינואר 2022. אלו התקנות העיקריות. יש לי רק שאלה. מורה דרך מחדש את הרישיון שלו כל שנה? פעם בשנתיים, בסוף שנה קלנדרית. התיקון הנוסף טיוטת תקנות שירותי תיירות (מורי דרך) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2021 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(1) ו-(5) של חוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976 באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב רבתי לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדתהכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: בתקנות שירותי תיירות (מורי דרך) (הוראת שעה), התשפ"א-2020, בתקנה 2, תקנת משנה (ד) בטלה. יופי, תודה רבה. רק כדי לעדכן את חברי הכנסת, ולדימיר שהגיע והצטרף אלינו ותודה לך, אנחנו כרגע דנים בתקנות שהמטרה שלהן בעצם לפטור את מורי הדרך מאגרה לשנת 2022, ופירטתי פה את כל - - - מה גובה האגרה? 267, והמחצית כי זה לשנת 2022. סיימנו את ההקראה. רשות דיבור, יוני שפירא, יושב-ראש "מורשת דרך", בקשה,

תודה רבה לכבוד היושבת-ראש ולקרן, לנוכחים פה. לגבי ההקלות האלה והתקנות, אנחנו כמובן מברכים על כך. כל שקל שנחסך ממורה הדרך כרגע כשאין לו כל הכנסה, יכולה רק לעזור. אנחנו תומכים בכך לשנה זו. הייתי רוצה לשאול האם פה ניתן לפתוח את השיחה לנושא ועדת הכלכלה וההכשרות של משרד הכלכלה - - - ? אני מעריכה שאנחנו נעשה דיון מיוחד בעניין הזה. אני כמובן אדבר עם מיכאל ביטון, יו"ר הוועדה הקבוע, ואני מעריכה שאנחנו נתכנס לדיון נוסף בעניין הזה. כרגע זה רק לעניין התקנות האלה. אז אנחנו מברכים על כך.

מצוין, אדוני, תודה לך. גנית פלג, יו"ר האגודה של מורי הדרך בישראל,

בוקר טוב לכולם ותודה שוב שכיבדתם אותנו. ראשית אני באמת רוצה להודות על היוזמה של משרד התיירות לבטל את האגרה לשנה הזאת. לצערנו אנחנו נפגשים מדי יום במקרים של מורי דרך שרעבים ממש ללחם. אני לא אומר את זה. אני רק אגיד דבר אחד, ואני שיתפתי הבוקר את קרן, שרק אתמול בלילה עד 00:00 בלילה דיברתי עם מורת דרך בת 70 שרוצה למכור את הבית שלה כי בסופר היא נאלצת לספור את תפוחי העץ שהיא צריכה לקנות. אני רוצה שנשב בהקדם האפשרי לדבר על העניין של איך אנחנו מפצים, איך אנחנו גורמים לאנשים האלה להרים את הראש בחזרה. זה אנשים שמפרנסים את הבתים שלהם. זה אנשים שכל החיים שלהם מוקדשים לערך אהבת הארץ וההסברה שלה. זה אנשים שביום אחד נפסק עולמם והם מצאו את עצמם ללא תקווה משום שאין מדיניות שהיא קבועה, חדשות לבקרים. אם משהו הולך להשתנות, יום לאחר מכן הדבר פוגש אותם במקום שהכול מתבטל ואותה תקווה קטנטנה שהם חשבו שהיא נמצאת עבורם, אובדת להם מחדש. תודה לכם. גנית, תודה לך. אני מבינה ורואה שדיברת מדם ליבך בשם הכאב הרב של כל מורי הדרך. הנושא ברור והקושי ברור ואני מעריכה שבאמת אנחנו נכנס ישיבה מיוחדת של ועדת הכלכלה בעניין הזה. חברי הכנסת לפני ההצבעה, אם מישהו רוצה להתייחס,

סמי אבו שחאדה, בוקר, בוקר טוב. תשמעי, אני עבדתי בתחום הזה קצת מעל 20 שנים. ההתמחות שלי בהיסטוריה ועבדתי בהדרכת טיולים תקופה ארוכה. גם אח שלי בתחום. אני מכיר את התחום הזה טוב. אני הייתי רוצה שנזרז את הדיונים הבאים לגבי העניין הזה. חד משמעית.

אני בעד. בעד התקנות האלה וכמובן בעד שנכנס ועדה מיוחדת. ברור.

אבל אנחנו חייבים לקדם דיון מהיר יותר שיתייחס לכל הסוגיה. שגם יפתח להם איזשהו אופק. שלא נגיע למצב כזה שאישה בגיל 70 צריכה למכור את הבית. חד משמעית. תודה רבה, סמי. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בוקר טוב. בוקר טוב גבירתי, תודה. אני כמובן מברך על התקנות. אי אפשר להישאר אדיש לדברייך, לדברים שלכם, לכאב של מורי הדרך. נכון שאנחנו נמצאים בתקופה של אי ודאות מאוד קשה, אבל כפי שבחרנו בעצם מתחילת דרכה של ממשלת השינוי, אנחנו מנסים למנוע ככל הניתן פגיעה בכלכלה, למנוע סגרים. אני גם מאוד מקווה שבשבוע הקרוב יפתחו השמיים. אנחנו נעשה כל מאמץ כדי באמת לשמר את החיים ככל הניתן בכפוף כמובן לרמת התחלואה, ונעשה כל מאמץ גם לפצות את האנשים היקרים האלה, ונעשה כמובן דיונים גם בוועדת כספים, גם בוועדת הכלכלה כדי למצוא את הפתרונות הנדרשים.

תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה על התקנות. אנחנו ניכנס להצבעה בנוגע לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021. מי בעד? הצבעה אושר פה אחד. נעבור להצבעה על תקנות שירותי תיירות (מורי דרך) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2021. מי בעד?

תודה רבה. שני הסטים של התקנות אושרו. אני נועלת את הישיבה, מודה לכולם, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:15.